אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת בעניין

אנא נמק את הרביזיה הראשונה, ואתה רוצה לנמק גם את השניה? אדוני היושב-ראש, אם הייתי יכול להפוך את הרביזיה הזאת לרביזיה נגד הממשלה כולה,

לצערי, אני צריך להסתפק ברביזיה רק על הצעת

זו לא היתה כוונתי לפגוע בך, הייתי בסערת רגשות.

ואשמח לשמוע מה הוא אומר. תודה רבה. כן, אדוני היושב-ראש. תקנון הכנסת לא מתייחס למצב שהיה פה בוועדה. הוא לא קובע בצורה מפורשת שלא ניתן לצאת להפסקות אחרי נימוק רביזיה, ולכן באותו רגע לא סברנו שאנחנו יכולים להורות ליושב-ראש הוועדה להביא את

נבדוק את העניין הזה, נבחן תקדימים מהעבר,

נסיק מסקנות לפעמים הבאות. אבל באותו רגע שבו יושב-ראש הוועדה ביקש לצאת להפסקה, ומאחר שהוא לא התחיל את ההצבעה, לא מצאנו לנכון להורות לו שהוא לא יכול לעשות את זה. אני רוצה להגיד משפט אחד נוסף, גם לך, היועץ המשפטי דן מרזוק. ראשית, אני תובע

אבל אני רוצה לומר לך, דן: אני לא מקבל הוראות מהייעוץ המשפטי, כי אי-אפשר להורות לי שום דבר.

אז אם אדוני ייעץ לי - אשקול אם להסכים או לא להסכים. תתכופפו עוד יותר.